היום ה-23 בפברואר 2022, כ"ב באדר א' תשפ"ב, השעה היא 10:45 בבוקר. הדיון שלנו היום הוא בנושא הצעת תקנות הנכים (הסכום המקסימלי שמותר לנכות מתגמוליו של נכה) (תיקון) התשפ"ב -2022. משרד הביטחון וצה"ל, הילה שר נמצאת איתנו בזום. שלום הילה, רצינו לשמוע הסבר על התקנות. כן, בשמחה.

הסכום המקסימלי שמותר לנכות מתגמוליו של

התקנות הללו מותקות מכוח סעיף 14/ב' לחוק הנכים, שמקנה לקצין התגמולים לנכות מתגמוליו של נכה בין היתר דמי השתתפות בביטוח חיים קבוצתי מטעם הארגון היציג של ארגון נכי צה"ל ומכוח סעיף 14/ג' לחוק שמסמיך את שר הביטחון לקבוע בתקנות באישורה של וועדת העבודה והרווחה של הכנסת, את הסכום המקסימלי שמותר לנכות בכל חודש מהתגמול.

סעיף 43 לחוק הנכים וגם תקנות הנכים להשתתפות המדינה בהוצאות ביטוח חיים ובהוצאות ביטוח סיעודי, קובעות שנכה שהארגון היציג ערך לזכותו ביטוח חיים, זכאי להשתתפות המדינה בדמי הביטוח בסכום זהה לסכום שמנוכה בתגמולו. כלומר המדינה משתתפת במחצית דמי הביטוח. ההסדר הביטוחי הנוכחי אמור היה להסתיים בסוף שנת 2021 ולכן ארגון נכי צה"ל יצא למכרז חדש, בתיאום עם אגף השיקום. ההליך המכרזי הסתיים לאחרונה ונבחרה בו חברת הפניקס, שהציע סכום פרמיה של 62 ₪ ומכאן בעצם התיקון שאנחנו מבקשים לעשות בתקנון, כך שסכום הניכוי מהתגמולים של הנכה יעמוד על כ-31 ₪ והמדינה תשתתף בסכום זהה, כפי שקבוע בתקנות הנכים "השתתפות המדינה". הפרמיה אמנם התייקרה, זה היה צפוי לאור התבגרות האוכלוסייה המבוטחת. יחד עם זאת התנאי החשוב והמהותי פה מבחינתנו הוא שגם מחיר הפרמיה וגם הכיסוי הביטוחי יישארו קבועים המשך חמש שנים למעט הצמדה וזה יאפשר למעשה וודאות כלכלית גם לנכים וגם לאוצר המדינה. אני רוצה לציין שמכיוון שההליך המכרזי לא הושלם עד סוף שנת 2021, אז בעצם הפוליסה אצל המבטחת הנוכחית- חברת "הראל", הוארכה למשך חודשיים נוספים ינואר ופברואר 2022 וזאת על מנת

בתוספת של שמונה שקלים לחודש עבור כל נכה ואנחנו עיגנו את זה בהוראת שעה בתקנות למשך כחודשיים, בתקנות הנכים השתתפות המדינה וזה בעצם בתוקף עד לסוף החודש הזה. לאחר מכן תחזור ההוראה הקובעת שהשתתפות המדינה היא בסכום השווה לסכום המנוכה מהתגמולים של הנכה ולכן התיקון הנוכחי בעצם מתקנות הניכוי ייכנס לתוקף ב-1 למרץ וזה לאחר אישורכם כמובן ובמועד זה גם יפוג תוקפה של הוראת השעה בתקנות השתתפות המדינה ומכאן ואילך בעצם ינוכה מתגמולו של הנכה סכום של 31 ₪ ובאותו הסכום תשתתף גם המדינה. התקנות פורסמו לציבור, לא התקבלו הערות משמעותיות, הנוסח תואם עם משרד האוצר ועם משרד המשפטים ואנחנו כאן על מנת לבקש את אישורכם.

ארגון נכי צה"ל? אולי כדאי שתתייחסו למה שנאמר. יש לנו מישהו מארגון נכי צה"ל? אולי רועי משולם או עידן קליימן, מי נמצא? אייל בן שושן, היועץ המשפטי, בבקשה.

בוקר טוב לכולכם. האמת שרציתי לשמוע מה אתם רוצים לומר מעבר? כי הילה התייחסה להכל. אנחנו מבחינתנו יצאנו לתהליך הזה באמת לאור קדם סיום תקופת החוזה ולקחנו בחשבון את המאפיינים הספציפיים של התבגרות האוכלוסייה ושמנו לנגד עינינו את הוודאות שאנחנו רוצים, כי בחמש השנים האחרונות הכיסוי הביטוחי ירד פעם אחר פעם וזה כבר הגיע למצב שגם מבחינה שיווקית זה כבר לא היה ריאלי, זהו. אם אתם רוצים לשאול משהו אנחנו נשמח לענות. הנה אז שואלת יעל, היועצת המשפטית של הוועדה. אחרי החמש שנים אלה יש אופציה להאריך?

באותם התנאים? יש אופציה להארכה לחמש שנים נוספות, אבל כמובן שזו אופציה בהסכמת שני הצדדים. זו לא אופציה חד צדדית. חברות הביטוח באמת עשו פה כברת דרך, כי בעולם הביטוח לא מקובל לקחת ריזיקה של חמש שנים. תמיד יש מנגנוני הגנה. לא הייתה אפשרות לחייב במחיר קבוע לעשר שנים וזה היה כבר מעבר. בסדר גמור, תודה רבה אייל. רק עוד דבר אחד, שלפי תקנות התגמולים לנפגעי פעולות איבה, ניכוי לארגון יציג, התשנ"ט 1999, אז הסכום המירבי שניתן לתגמול המשולם לנפגע או בן משפחה בעמם מוצמד לסכום שניתן לנקות מנכה צה"ל. אז אני אשמח להתייחסות של - - - אוקיי, אז אני אורכת דין רות פרמינגר מארגון נפגעי פעולות האיבה. קודם כל אני מברכת שהגענו למקום הזה. כמובן, אנחנו תמיד משולבים ואנחנו תמיד עוקבים צעד אחר צעד אחר ארגון נכי צה"ל וכמובן, אנחנו כפופים וזכאים לכל ההטבות שיש להם, אבל במוסד לביטוח לאומי. עכשיו לעניין הביטוח, אנחנו הביטוח שלנו יסתיים בחודש דצמבר 2023, אנחנו שמחים מאוד על העדכון הזה. אני חושבת שזה משהו שהוא חייב להתבצע

כולנו יודעים שאנחנו לא רוצים להיות בתת ביטוח ובמיוחד לא לאנשים הנכים ולכן זה מאוד חשוב לנו ותודה רבה. השאלה היא רק, כל זמן שהפוליסה שלכם הנוכחית ממשיכה, אתם מתכוונים להעלות את דמי הביטוח או?

אנחנו לא מתכננים להעלות את דמי הביטוח וודאי שלא. זה כמו שהסביר אייל, זה סכום קבוע למעט ההצמדה. אבל אנחנו כמובן, בסוף 2023 אנחנו נעמוד ואנחנו נחדש את הביטוח ואני מקווה שאנחנו ניתן את הביטוח הטיוב ביותר ובתנאים הטובים ביותר לנכים שלנו. תודה רבה רותי מהמוסד לביטוח הלאומי. בוקר טוב, שמי יוסף פולסקי מהלשכה המשפטית. בעצם ממה שאמרו היועצות המשפטיות של הוועדה וממה שאמרה רותי, אז בעצם אין לנו מה להוסיף. אנחנו עוקבים בעצם אחרי נכי צה"ל. מאה אחוז, תודה רבה גם על כך. אז אם כך, אנחנו יכולים לעבור להקראה קודם ואחר כך

הצעת תקנות הנכים (הסכום המקסימלי שמותר לנכות מתגמוליו של נכה) (תיקון) התשפ"ב -2022. בתוקף סמכותי לפי סעיפים 14/ג' ו-48 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום) התשי"ט 1959, נוסח משולב. באישור וועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת אני תקין תקנות אלה: תיקון תקנה 1: בתקנות הנכים, הסכום המקסימלי שמותר לנכות מתגמוליו של נכה התשמ"א 1981: בתקנה 1/2, במקום 17.67 ₪, יבוא: 61 ₪. סעיף 2 תחילה, תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ח באדר א' התשפ"ב 1 במרץ 2022. מצוין, אז אני ניגשת להצבעה. רק אני פה ואני מצביעה בעד ולכן התקנות עוברות בפה אחד.

כמובן בגלל שזה הסכום המקסימלי, אז נפגעי פעולות איבה כשיעדכנו יכולים לשקול להעלות את הניכוי. כרגע זה יהיה אותו הסכום לניכוי.

אז הוועדה אישרה את תקנות הנכים (הסכום המקסימלי שמותר לנכות מתגמוליו של נכה) (תיקון) התשפ"ב -2022. אני מודה לכולכם שהגעתם ואני נועלת את הישיבה.

בשעה 10:58.